אני שמחה לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט. נושא הדיון היום יהיה: תחליפים למסעות לפולין. אנחנו היום מקיימים את הדיון הזה כחלק מיום מיוחד שוועדת החינוך מקדישה לקראת יום השואה. אנחנו נדון כרגע בנושא המאוד מאוד חשוב של מסעות לפולין. אנחנו יודעים שבשנתיים האחרונות למעשה בוטלו כמעט כל המסעות. אנחנו מבינים שהיו מספר תוכניות שהיוו סוג של תחליף, אבל לא בדיוק נתנו את אותה תמצית. אנחנו מבינים שיש לנו אתגרים בזירה הבין-לאומית אל מול הצהרות גם של ממשלת פולין לאחרונה. ולכן נדרשת פה גם כן חשיבה מחוץ לקופסה מבחינה דיפלומטית לחלופות כאלו ואחרות על מנת שהדור הצעיר במדינת ישראל יוכל לא לחוות אלא להבין לעומק ולנסות להכיל פנימה את אותם מאורעות קשים ונוראיים שעברו על העם שלנו. לשם הדיון הזה זימנו לא מעט אנשים. אני רוצה אולי לפתוח במצגת של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. נמצא איתנו עומרי שלמון. אתה תציג את המצגת? אני אתן כמה דברי פתיחה וזהבית תציג את המצגת.

האמת היא שאני אתן אולי גם לחברי הכנסת שבאמת הגיעו להגיד כמה מילים. ואז אנחנו נעבור לסדר הדוברים. יש איתנו מספר ארגונים שדיברו על מסעות חלופיים. אנחנו נרצה גם לשמוע את משרד החינוך, מה נעשה בשנים האחרונות. נשמח שתציגו את זה בפנינו ומה אנחנו צופים פני העתיד. נמצאים איתנו כאן שני חברי הכנסת: חבר הכנסת משה טור פז וחברת הכנסת אורית סטרוק.

אני אדבר אחריה. אז, בבקשה, חברת הכנסת סטרוק. כן. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, על הדיון החשוב הזה. אני לא הייתי במסע לפולין. ואני אישית גם לא צריכה את המסעות ואת החוויות שבוודאי ובוודאי חשוב שיהיו לבני הנוער שלנו, כי אני פשוט גדלתי בבית של ניצולת שואה. ואף על פי שאימא שלי,

לא הייתה במחנות ורק הסתתרה כילדה יחד עם משפחתה מאימת הנאצים, השואה היא פשוט חלק מהחיים שלי. ואני אפילו יודע לנקוב בשמם של האנשים שבזכותם אני היום חייה. וזה משהו שמלווה אותי כל חיי. אני חושבת שאני גם מעבירה את זה לילדיי. יחד עם זה, ככל שנוקפות השנים וככל ששורדי השואה, ניצולי השואה עוזבים אותנו לעולם שכולו טוב, יותר ויותר חשוב שמדינת ישראל, המדינה שבעצם ממשיכה את אותם קורבנות, 6 מיליון קורבנות שנשמדו ונטבחו בשואה, תמצא את כל הכלים ואת כל הדרכים להקנות את זיכרון השואה ואת לקחי השואה הלאה, לדורות הבאים. וזו בהחלט משימה לאומית מאוד מאוד חשובה שלנו. ולכן אני מברכת אותך על הדיון הזה, ואני מחכה בכיליון עיניים לשמוע ולראות ולצפות ולהבין מה יש בכוחנו להעניק לבני הנוער שלנו ואיפה עוד חסר וצריך להשלים. אז באמת תודה רבה.

בוקר טוב. גם אני מודה לך, גברתי היושבת-ראש, על דיון החשוב הזה. המסע לפולין הוא בן חורג במערכת החינוך, בן חורג אבל מובחר. יש דבר כזה. הוא חורג בשני מובנים.

הוא התוכנית החינוכית היחידה שכוללת באופן מובנה מסע מחוץ לישראל, וזה מעורר כל מיני מורכבויות. והוא גם התוכנית היחידה שרוב עלותה מושתת על התלמידים. וגם עם המלגות וכו' שמערכת החינוך נותנת, יש פה עניין של תשלום. אני הייתי בין המחזור הראשון שנסע למסע לפולין. ואני זוכר את אימא שלי אומרת לי: אני לא בטוחה שנוכל לעמוד בעלות הזאת. ובסוף לא נסעתי לא מהסיבה הזו, אבל רק שנבין את הדילמה של הילדים. ומערכת החינוך עסוקה, בגלל שני המאפיינים האלה, באתגרים של המסע הזה. אחרי שאמרתי את זה, מדובר במסע מאוד מאוד חשוב מבחינה חינוכית עם,

ערכים מוספים גדולים. יצאתי אליו גם כמורה וגם כמנהל בית ספר, ואני חושב שיש לו תפקיד לא קטן בעשייה החינוכית של מערכת החינוך היום. במיוחד שהוא באמת, להבדיל מרוב העשייה לצערנו, ממוקד ערכים ולא ציונים, ולכן יש לו ערך,

בפני עצמו. אני חושב שלצד זה יש חשיבות גדולה בפיתוח מסעות חלופיים בעיקר בישראל, למרות שגם יש היום דיבור על מסעות נוספים למקומות נוספים, ממרוקו ועד ליטא, בכל מיני הקשרים. גם דובר רבות על אוקראינה לפני המלחמה. נכון, נכון, נכון. אבל המסעות החלופיים בארץ,

הם לא רק חשובים; הם במידה מסוימת קודם כול צורך, כי לא תמיד אפשר לנסוע ופולין לא תמיד פתוחה בפנינו, וכאמור אנחנו אחרי שנתיים של קורונה,

הם ערך מוסרי. והסיבה היא,

שחלק מהילדים מכל מיני סיבות לפעמים כלכליות, אבל גם לפעמים חינוכיות לא בשלים לנסוע בכיתה י"א או י"ב לפולין. ולכן המסע בארץ הוא חשוב שבעתיים. אני כמנהל בית ספר,

היה לי כלל: אין מסע לפולין בלי מסע בארץ במקביל. כלומר, הצענו שני מסעות לתלמידים, מסע משואה לתקומה ומסע לפולין, והם היו שניהם מעולים, ואני יצאתי לפעמים לזה לפעמים לזה. ובעיניי, גם זה מסר חינוכי מאוד מאוד חשוב. אני חושב שיש לנו לכן שוב, הקורונה הייתה, ואולי עודנה עדיין, איום לא קטן אבל גם הזדמנות לא קטנה, כי בעקבותיה נאלצו, גם מקומות שלא עסקו בזה, לפתח דברים חדשים והתפתחו דברים מאוד משמעותיים בשנתיים האחרונות בארץ, גם במקומות שלא היה בהם מסע לפני כן כמו שהיה בבית ספר שאני ניהלתי. אז אני חושב שיש לנו כאן הזדמנות לעסוק בזיכרון השואה ובלקחי השואה בצורה מתקדמת גם בישראל.

כוועדת חינוך, צריכים לעודד את מערכת החינוך להגדיל את הכיוונים האלה בצורה משמעותית. אז, שוב, תודה רבה. תודה רבה על הדברים. באמת דברים מאוד מאוד חשובים. אני רוצה להתחבר למספר הדברים שחברת הכנסת סטרוק אמרה לפני כן, שאני גם גדלתי בבית כזה. סבא וסבתא, סבא שעבר את ברגן-בלזן ואת אושוויץ ושרד אותם, וסבתא שברחה מגרמניה לדרום צרפת והייתה שם גם במחתרות. ובאמת כשהיינו קטנות, הסבא שלנו ידע לספר לנו כילדים את אותם סיפורי שואה בצורה שקשה לי להסביר.

בת דודה שלי הוציאה גם כן ספר ממש לא מזמן שמספר את אותם סיפורים שסבא היה מספר לנו על השואה ואיך הם שרדו את היום-יום במחנות. וחיינו את זה. אני לא יצאתי למסע לפולין כמו חברת הכנסת סטרוק, ושנים נמנעתי, גם כאשר טיילתי באירופה, מלהגיע לאותם מחנות מתוך איזו תחושה פנימית של אי מסוגלות להתמודדות עם המציאות הזאת, כי מכירים את זה מהבית. ובפעם הראשונה נסעתי לפני, לדעתי, זה היה שש שנים, במצעד הניצחון לא הניצחון. מצעד החיים.

ולקח לי שלושה שבועות להתאושש מהמסע הזה שלושה שבועות. יש משהו כשמגיעים, כשמדברים, כשחווים, לא משנה אם זה שם או אם זה כאן בארץ, אבל כשאיפשהו רואים, מריחים, נוגעים בחוויה הזו, ומה שחווינו בבית פתאום מתעורר לחיים, וזה פשוט, כמו חותמת, נצרב לך בתוך הלב. ואני חושבת שככל שיותר תלמידים יעברו את המסעות האלה, הם יבינו מה החשיבות של מדינת ישראל, מה החשיבות של המעמד שלה, איזה מעמד היסטורי אנחנו זכינו לקיים היום במדינת ישראל אחרי מה שדורות על גבי דורות עברו באמת לאורך השנים. זה משהו שכל אחד חייב לחוות. ואני חושבת שאחת כמה וכמה לא רק אלו שיש להם את התקציב שלי לא היה תקציב לצאת למסע לפולין אלא גם אלו שחיים כאן בארץ ולא יכולים לצאת למסע הזה בחו"ל חייבים לנסות ולחוות את אותן חוויות כאן במדינת ישראל. ולשם כך באמת הדיון. אז אנחנו באמת נחל עם המועצה לשימור אתרי מורשת עם עומרי שלמון, המנכ"ל. מי מכם רוצה להציג או אתה רוצה לומר כמה דברים? רק כמה דברי פתיחה, ברשותך.

אז גם אנחנו כמובן מצטרפים, כבוד גברתי היושבת-ראש, לדיון הזה, ובמיוחד שהוא נעשה בשגרה ובפגרה. וזה מבחינתנו סוג של באמת מצב חירום, שמן הראוי שנדון בו כל יום בכל מצב, גם במצב שבו הכנסת בפגרה. ואנחנו באמת מברכים. הגענו כאן שלושה מאותו סיור שעשינו, באותו הרכב,

נכון, הסמנכ"לית. כן, חומי נובנשטרן וזהבית רוטנברג, שהיא מנהלת אתר המעפילים בעתלית.

מצגת. העברנו אליכם במכתב שהוצאנו. עם היוודע הידיעה ששרת החינוך יזמה חלופה לסיור בפולין בעקבות הקורונה, הוצאנו לשרה בסוף ינואר מכתב שלמעשה מפרט את הפעולות שלנו שדרכן ניתן לתת מענה הולם למסעות לפולין. מבחינתי האישית וגם מבחינת חבריי, דיון אינו כן פולין או לא פולין. אני רוצה לספר לנוכחים, אני הייתי פעמיים בפולין. ילדיי היו במסע במסגרת י"א י"ב מהעמק. ולי, כדור שני לניצולי שואה, יצא לצאת ב"עדים במדים". יצאתי כאיש מילואים,

כמשתתף ב-2006 ופעם שנייה כמפקד צוות, כאלוף-משנה במילואים, פיקדתי על צוות כאיש מילואים במסע הזה של "עדים במדים", שהוא חוויה הבלתי נשכחת. וכמו שהחברים ציינו כאן, הוא חוזר בלילה ובפקקים ובחשיבה, בוודאי בימים האלה שאנחנו עומדים בפניהם.

והדיון חוזר בחוויה שעוברים, שהיא חוויה - - - כבוד של העולם לא נמוגה והיא חלק מהדיון שאנחנו כולנו נמצאים בתוכו. ולפיכך,

בראייתנו, זה לא כן פולין או לא פולין, אלא אנחנו מדברים על מחנה המעפילים בעתלית, שלמעשה, למבקר בו, והוועדה בראשותך זכתה והייתה לפני מספר שבועות בסיור שם, הוא נותן את הסיפור השלם. ולמעשה, ואת זה גם עשיתי עם מספר משלחות של "עדים במדים", בתום הסיור, במקום לתת תעודות ולהקריא דברים באולם בנתניה, באנו למחנה המעפילים בעתלית, כל המשלחת, משלחת אחת של מי שהיה אז הקרפ"ר, נחמן אש, שהיה מפקד המשלחת שלנו, גם משלחות לאחר מכן, וראינו איך הסיפור השלם של שם ופה מייצר איזו מקשה אחת, שהשיח בינינו הוא כל כך חשוב, וזה תחילה שם וסיכום כאן, וזה גם הפוך. זה הרי בשיח הדדי. ואם מדברים על חלופה לפולין בעתלית,

כמו שציינתי, כל המסע מגולם. זה גם שואה בעתלית, במחנה.

זה תקומה. זה העפלה. זה מרכז התיעוד הלאומי לנושא העפלה. יש לנו קרוב ל-140,000 עדויות ושמות של מעפילים, כולל האוניות שהגיעו, כולל ביבשה שהגיעו, וגם באוויר. 150 מעפילים הגיעו באוויר ממדינות, בעיקר מעיראק ומאיטליה. והמרכז הזה מדבר בעד עצמו, והוא כולו סיפור של שואה והעפלה.

אין יום במחנה המעפילים בעתלית שלא עוברים איזשהו ריגוש, הצוות שם. אני אמרתי פעם לזהבית שבפנסיה אני בא להדריך אצלה, משום שזו חוויה כל יום. פעם זה בול שמגיע, פעם איזה יומן, פעם איזו עדות, פעם איזו טלית, פעם איזה חפץ אחר. וכל יום יש שם את ההתרגשות הזאת שהיא השואה, התקומה, באמצעות ההעפלה. אנחנו נמצאים היום בעתלית למעשה עם תשתיות ואת זה גם ציינתי בפני השרה בתשתיות שלמות ומושלמות לקבל את הקבוצות, את בתי הספר, את המשלחות השונות, כי יש לנו גם תשתיות מעולות של הדרכה, כולל גרעין של 42 בנות שירות לאומי. יש לנו תשתיות לסדנאות, לקיים סדנאות,

התכנסויות. יש את חוויית המבקר דרך הביקור במרכז ההעפלה, דרך צריף החיטוי הגדול, דרך הצריפים השחורים, דרך האונייה, אוניית המעפילים שמדמה את ההעפלה, והמטוס שחנכנו לאחרונה על שמו של שלמה הלל.

יש לכם עוד אתרים מלבד מחנה המעפילים, שיכולים להיכנס כאתרי מורשת לסוג של סיור,

התשובה היא כן, כי למעשה כל אתרי המורשת שלנו הם אתרים של התקומה ושל מורשת קרב. כמו מה למשל? מכון איילון, מצודת כוח, מוזיאון הרעות, בית הפלמ"ח, בכפר עציון המוזיאון שהקמנו ביחד עם המדינה ועם העמותה. ושם, בכפר עציון, יש שם קטע של השואה. מומלץ בחום.

יותר מקומי. מומלץ בחום.

ושם עשינו עבודה גדולה מאוד.

כל האתרים האלה, את חלקם אני מכירה והם באמת נהדרים ממש. רק צל"ש אפשר לתת לכם. עדיין זה לא תחליף לנסיעה לפולין. זה ברור. זה משקף את אחרי השואה, את העפלה, את התקומה, את המאבק של ניצולי השואה לבוא ולהקים כאן מדינה יהודית,

לא את ימי השואה עצמם. זה נכון. ולפיכך אני חושב שעתלית היא Stand-alone. באמת שם יש ריכוז של כל הסיפורים ממש. אני מניחה גם המוזיאון חנה סנש, שגם נותן איזשהו - - - מה? אני שוחחתי עם מחנך שהיה בעתלית באמת עם תלמידים שלו, מחנך י"ב, השבת. הוא אמר לי שזו חוויה בלתי רגילה. הם עשו שלושה ימים של מסע משואה לתקומה באמת בגלל שלא היו מסעות לפולין. ומבחינתו, זה היה עוגן מצוין. אני יודע שהצבא היום מתכנן איזשהו חיבור גם כן עם עתלית. זה כולל מסע רגלי לפו"מ, נדמה לי. כלומר, אני שמעתי דברים מצוינים גם כן.

אז אני אומר, עתלית ניצבת בראש הרשימה. כמו שציינה חברת הכנסת סטרוק, הם נלווים, הם מהשלמה, הם חלק מהפלא הציוני.

אבל עתלית היא המקום. זו הנקודה שבה באו משם ונכנסו לכאן.

והצריפים השחורים, והחיטוי, האולם של החיטוי, המקלחות, זה מצמרר. כן. לא אחת אני שואל את זהבית: מה החוויה שעוברים פה ניצולי שואה? זאת חוויה קשה ביותר. אבל איך אומרת זהבית? אבל הם באו למקום עם שמחה, כי פה זה כבר, גם בהיותך במעצר בריטי, הכרמל, הפעילים, המחנכים, מלמדי העברית, תנועות הנוער זה כבר היה הסיפור של התקומה. וזו הנקודה המופלאה ביותר, והיא באמת יחידה במינה, גברתי היושבת-ראש, של המפגש הזה בין שני הסיפורים הענקיים האלה. יש לכם מצגת שאתם צריכים להראות לנו עוד? אנחנו צריכים פשוט לקצר.

מדובר על אתר במרכז הארץ, נגיש מאוד, על כביש 2. אנחנו גם ערוכים כמובן לזה תפרט תכף זהבית, ותשלים חומי בתוכניות מיוחדות.

אנחנו אחרי זמן הדגירה, יש לנו בשלות מלאה לתת מענה כך או כך על לתלמידי ישראל.

תודה רבה על דברים. בבקשה. קודם כול, באמת תודה רבה על ההזדמנות. אני רוצה, בהמשך לדבריו של עומרי, להציג באמת פן נוסף של מסעות אלטרנטיבה לפולין. אני חושבת שהקורונה נתנה לנו הזדמנות מצוינת לאיזשהם חזון ושאיפה שהיו, התרחשו אצלנו שנים רבות ולא כל כך צלחנו, כיוון שההיסטוריה זה לא פרק, כל פרק בנפרד,

זה המשכיות. ובעצם למה מחנה המעפילים בעתלית? אם אנחנו נסתכל על השנים פה, מסגרת הזמן, אפשר לראות שההעפלה מאוד חופפת לתקופה של השואה, כי מבחינת העם היהודי,

מעליית היטלר לשלטון זה תחילת השואה. ויש לנו כאן את ההעפלה בתקופה הראשונה ואחרי עליית היטלר לשלטון. ההעפלה בזמן המלחמה, אחרי ההעפלה, אחרי השואה, איך בעצם אנשים מתקבצים ועולים לארץ. זו תנועת הבריחה וההעפלה. זאת אומרת יש לנו חפיפה, מבחינת זמנים, מאוד מאוד אמיתית, ולא של איזשהו טלאי שאנחנו מנסים לעשות. ואם נעבור לשקף הבא, גם נראה שלא רק מבחינת זמן יש דמיון,

כל התמונות מעל הקו הכחול הן תמונות ממחנות ההשמדה, ומתחת אלה תמונות ממחנה המעפילים בעתלית. הדמיון הוא רב. אבל פה יש לנו דבר שמאוד מאוד חשוב מבחינה חינוכית וערכית. הדמיון הוא רב והשוני הוא גדול. אנחנו חושבים שמבחינה חינוכית לא צריך להישאר רק בקורבנות. חייבים ברמה הערכית להנחיל לתלמידים את החזון, את התקווה, את הערבות ההדדית.

להכניס את הפרק, לא למחוק את החשכה, לא למחוק את האימה ואת הנוראיות, את הדבר הנורא שקרה, אלא מתוך זה להדהד את האור, את הבחירה בחיים. וזה מה שנעשה במחנה. ואם נראה את השקף הבא, אז, כמו שאמרנו, יצירת רצף, אני לא אקרא ואחזור על הדברים. אבל הסיור במחנה הוא הבחירה בחיים, הנחישות, הערבות הדדית, הרגשת שייכות, אופק ותקווה. אני חושבת שבניסיון שלנו עד עכשיו, ממש בתקופה מאז שהקורונה ככה חלפה והמחנה התאושש מבחינת ביקורים, קרוב ל-10,000 תלמידים הגיעו בסוף 2021, הגיעו קרוב ל-6,000 במהלך מחצית 2021. וברבעון הראשון של 2022 הגיעו כבר קרוב 4,463 תלמידים,

באיזה פילוח מבחינת בתי הספר? אני מדברת על י"א י"ב. אני מדברת כרגע על מספרים של מסעות אלטרנטיבה לפולין. מה שאנחנו עשינו, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מוצלח, כדי שהמצב יהיה באמת באמת מקצועי, חברנו עם גופים שעושים את המסעות לפולין, שכמו שאמר פה חבר הכנסת, מסעות של שלושה ימים, שיומיים זה שואה. לדוגמה אנחנו עובדים עם "מול נבו", עם אנ"א, אם הגנת הטבע, עם כל מיני גופים שנותנים את השואה ברמה המקצועית. ואנחנו לוקחים את היום השלישי לדבר על אחרי השואה, מה קרה בהיבט האישי, מיום הניצחון, כי זה דבר שנופל בין הכיסאות. מסיימים בשואה,

אבל בתוכו יש פרק מאוד מאוד חשוב של ההתחלה, של ההבנה מה קרה, השבר הגדול של האנשים, ואיך מתוך זה בעצם יוצא מסע תנועת בריחה וההעפלה והתקומה של מדינת ישראל. והם נותנים את הקטע המקצועי של השואה, ואנחנו, מהתכנים האלה, יוצאים לתכנים של ההעפלה. ואנחנו חוברים, אנחנו בנינו תוכניות משותפות. לדוגמה, אם נעבור לשקף הבא, המקל הזה. באחד המסעות ראינו שהם דיברו על דוד דריו צבי. הוא היה מיוון. הוא עבר את השואה.

סיפור מאוד קשה, שם עבדו עליו. אנחנו במאגר המידע שלנו, יש לנו קודם כול את החפץ הזה עצמו. איך אנחנו בעצם חוברים למסע? סיפור השואה של דוד היה במסע שנתנו לו ביומיים הראשונים. ביום האחרון דיברנו, הבאנו, הראינו את הקפא"פ הזה. והקפא"פ זה, לפי העדות שלו, הוא מדבר על מה הייתה המשמעות: המשמעות מקורבן ללוחם, המשמעות תלוש לשייך, המשמעות שאחר כך זה נתן לו לרצות להגיע ולהילחם בצבא שיקום. הוא היה במחנות המעצר בקפריסין. זאת אומרת, החיבור פה הוא בעיקר החיבור של בחירה בחיים. ומבחינה ערכית, זה, אני חושבת, הדבר החשוב ביותר. אני רוצה רק לסיים ולומר שמהניסיון שלנו עם 10,000 תלמידים, מאוד מאוד חשוב אבל זה עניין תקציבי, אני לא נכנסת לתקציב אבל אני כן מדברת על רמת ההדרכה. זאת אומרת, ברגע שגם את ההעפלה, גם את הבריחה וגם את השואה נותנים מדריכים מיומנים, מקצועיים, שיש להם ניסיון, המסע נראה אחרת. לדוגמה, באחד הגופים שאנחנו עובדים איתם, כל המדריכים של השואה הם בוגרי האוניברסיטה בלימודי שואה. אז יש את היכולת לתת את העומק. ואצלנו במחנה אנחנו לוקחים את הצוות הבכיר, המדריכים הבכירים, ונותנים את העומק עם ניסיון החיים, עם מרכז המידע שנותן את ההיבט האישי. אז לכן אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב, בין אם יהיו מסעות לפולין ובין אם לא, לסיים, כמו שיש את ההכנה לפולין, לא לחזור מהמסע בעצם ולא לעבד את המסע. לעשות יום של עיבוד לטובת התקווה והבחירה בחיים. תודה רבה. תודה רבה על הדברים. יש לנו פה דוברת, מרים כהן, יזמית ובמאית, יוצרת סרטון "ניצחה ברוח"? ניצחה הרוח.

אז שלום לכולם.

מקווה שכן. כן. אז לי קוראים מרים כהן, ואני באמת אחת מהיזמיות של הפרויקט המיוחד הזה, שנקרא "ניצחה הרוח 360 מעלות באושוויץ". קיבלנו אישור חסר תקדים לצלם בתקופה של הקורונה את המחנה, את אושוויץ-בירקנאו. נכנסנו ככה שלוש נשים חרדיות, אימהות להרבה ילדים, למקום הנורא הזה לבד וצילמנו סרט מאוד מאוד מיוחד שבאמת מהווה איזשהו תחליף לכל האנשים שלא יכולים לנסוע, שלא רוצים לנסוע. אני מגיעה בכלל מהמגזר החרדי, כמו שאתם רואים, ואני לא נסעתי למסע כי אצלנו לא עושים את המסעות האלה. ומשם הצורך העז בלעשות את המסע ולהנגיש אותו לאנשים שלא יכולים לנסוע. זהו,

היום אנחנו באמת מצליחות להגיע לקשת מאוד מאוד רחבה של אנשים, תלמידים ממש מכל המגזרים, מכל הסוגים, אנשים מבוגרים. היום אני גם מבינה שיש הרבה מאוד דור שני שההורים שלהם ביקשו מהם לא לנסוע. אז גם הם יכולים, וזה מאפשר להם לחוות את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד אמיתית, מוחשית, אותנטית ואינטימית, כי אתה שם לבד ואין שום הפרעה מסביב, עם הדרכה ממש ממש מצוינת איך אמרו לנו ביד ושם? משכמו ומעלה, המדריך. אני חושבת שזה באמת יכול להיות איזושהי חלופה מאוד מאוד טובה לאנשים שלא נוסעים. ואני גם חושבת שאנשים שנוסעים, באמת בעקבות פידבק שאנחנו מקבלים גם מאנשים שעשו את המסע, זה מאוד מאוד משמעותי עבורם, כי שוב זה איזושהי סגירה, זה משהו נורא נורא אינטימי. אתה יכול להיות ככה לבד עם עצמך. מה בעצם קורה? מה בעצם אתם מציעים? אז אנחנו מגיעים. יש לנו 200 ערכות של משקפיי VR, שאלה משקפיים שמרכיבים אותם ובפנים יש את הסרט. ואתה בעצם ממש נמצא בתוך המקום. אתה יכול להסתכל למעלה, אתה רואה את הגג של הצריף מסביב. ממש אתה חווה את זה כאילו אתה שם. אתה שם את המשקפיים ואז איפה זה נמצא? בתוך המחנה. יש כמובן הדרכה. אנחנו מתחילים בקרקוב, בעולם היהודי של פעם. ואז לאט-לאט אנחנו נכנסים לתוך אושוויץ-בירקנאו. יש הרבה עדויות שמשולבות בסרט וחומרי ארכיון. זהו, אני אשמח אם נוכל להביא את הכתבה, להעלות את הכתבה, אם אתם הצלחתם? זה יוכל? כמה צופים עד היום? יש לנו היום קרוב ל-20,000 צופים בשנה האחרונה, גם בציבור החרדי שהשואה באמת פחות, מדברים עליה אבל לא בצורה חשופה או, כמו שחבר הכנסת אמר,

הציבור החרדי הוא חלק בעצם ממגזר מאוד גדול שלא עושה את המסע הזה בצורה מאורגנת. וגם שם זה ממש כמו אש בשדה קוצים. יש צמא מאוד מאוד גדול לחומרים האלה ולסרט הזה. עכשיו, בשבוע הזה של השואה, אנחנו ממש עמוסים עד מעל הראש גם צבא, גם משטרה, גם תלמידים, גם אנשים מבוגרים,

מזמינים אתכם בעצם אליהם ואתם מספקים?

אנחנו מגיעות עם ערכה. אנחנו מגיעות לכל מקום בארץ, גם לקבוצות קטנות, גם לקבוצת גדולות של 200 אנשים. עשינו כבר סבבים,

ימים עם כמה סבבים, והמקסימום שעשינו עד היום היה 1,000 אנשים ביום. זהו. זה ממש בנפשנו. כלומר, זה בלי מסע? בעצם אתן מגיעות לתוך בית הספר. המסע מגיע אליך, כן. אני מגיעה לתוך בית הספר, לתוך האזור, ה-Comfort Zone של התלמידים. הם נמצאים עם החברים שלהם, בכיתה שלהם, עם המורים שלהם. כמובן שאנחנו מבקשים שיעשו הכנה מראש. יש לנו כמה אופציות לדבר הזה. או שהמורים עושים את ההכנה מראש, ואז אנחנו מגיעים עם הסיפור של היזמות הנשית, שזה באמת סיפור מדהים איך עשינו את הדבר הזה. ואז הם רואים את הסרט ואז אנחנו עושים איזשהו עיבוד או ביחד איתנו או הם מתחלקים לכיתות שלהם ועושים את העיבוד עם המורים, עם המחנכים. ויש לנו גם אפשרות להביא מדריכת פולין, שתעשה את העיבוד הזה. כל אחד לוקח את המסלול שהכי נכון לו. אבל באמת הקונספט של הדבר הזה הוא שאנחנו מגיעים לכל מקום עם הערכות שלנו, וזו חוויה סופר משמעותית, ממש. תודה רבה. תודה רבה. הסרטון עדיין לא הגיע. אנחנו ננסה תוך כדי אולי לראות אותו. אני יכולה רגע רק להוסיף? כי היה לנו ניסיון. אני חושבת שמילים לא יכולות לתאר את החוויה. נכון. זה פשוט מרגש ומקצועי. התלמידים יושבים, והם כאילו במסע בתוך פולין עם הדרכה. הם מתרגשים עד דמעות. כך שבאמת, אם נראה את הסרט, זה יהיה מצוין, אבל הרגשתי חובה באמת להגיד, כי מילים לא יכולות לתאר את החוויה. אוקיי. תודה רבה. אנחנו ננסה להעלות את זה. בינתיים, אני רוצה לתת לדודי שוקף?

שנמצא איתנו, מנהל מרכז הדרכה ארצי, מסעות לפולין. אתה מגיע ממשרד החינוך. ומי עוד נמצא איתנו? אני חגי גרוס. אני מנהל את מינהל החברה והנוער, אחראי על כל התחום של פולין, גם בחו"ל גם בארץ. מצוין. קודם כול, תודה רבה שהגעתם היום. הדיון הזה חשוב לנו מאוד מאוד. אנחנו נרצה אולי קודם כול שבאמת תשקפו לנו קודם כול מה נעשה עד היום מבחינת המסעות. אנחנו רואים בשנים האחרונות גם כן הם נעצרו. איזה סוג של מסע חלופי נקבע, מה הסילבוס של אותו מסע חלופי, איפה הוא נמצא, מה בעצם עובר שם ואנחנו צופים קדימה והלאה. אז אני אפתח בכמה מילים. אני אתן לדודי להציג את התחום של פולין עצמה ואני אדבר על המסעות החלופיים. אני לא קורא להם חלופיים, אני קורא להם מקבילים,

אז, כמו שאמרו חברי הכנסת אורית ומשה, הנושא של השואה זה נושא שהוא חלק מהנרטיב של עם ישראל, של השואה והתקומה. ומשרד החינוך מתייחס אליו מאוד מאוד ברצינות. ולכן המשרד משקיע כספים, משאבים, כוח אדם וחשיבה גם במסעות לפולין. כמה הצוות שלכם מונה? שוב, יש לנו צוות של אתה רוצה להגיד על פולין? יש שני מרכזי הדרכה לפולין שמתעסקים בנושא הזה עם מדריכים. אנחנו אלה שמכשירים את המדריכים שמובילים את המסעות לפולין. ואנחנו גם אלה שמכשירים את המדריכים שעושים את המסעות המקבילים כאן בארץ. משרד החינוך בעצם מכשיר את המדריכים והמדריכים מקבלים תשלום ממשרד החינוך? והמדריכים לא מקבלים תשלום ממשרד החינוך. המדריכים מקבלים תשלום - - - מהחברות. מהמסע עצמו, מהתקציב בעצם של הסיור? זה חלק מהתקציב, כן. ואנשים בתוך משרד החינוך, הצוות שבעצם מגבש את התוכנית ואת ההדרכה והכול, בכמה אנשים מדובר? עובדים של משרד החינוך? יש ארבעה אנשים שלמעשה אחראיים למעשה התפקיד שלנו הוא לתכלל את כל הפעילות. זה לקחת את כל הגורמים, מהרגע של ההכנה בבית הספר, לחבר את הפרויקט החינוכי אל מול גורמים עסקיים היא מילה גסה אומנם, אבל אין ברירה. אלה הזכיינים, אלה שמספקים לנו את הטיסות, את המלונות, יחד עם אגף הביטחון והשב"כ, ליצור מצב שמלשחת יוצאת, מקיימת את התוכנית החינוכית שהיא בחרה לעשות. רואים המון סוגי מסלולים ומסעות, כשיש כמובן מספר עוגני חובה ושעות מינימום בכל מיני אתרים שמאוד קל לציין מהם. אבל הגמישות הפדגוגית נמצאת בידיים שמנהל בית הספר וצוות ההדרכה, אותם מדריכים שסיימו קורסי מדריכים באוניברסיטה, במכוני השואה.

בסוף המנהל הוא זה שקובע את הסילבוס של אותו מסע?

אתם מדברים, רגע, על המסע גם בפולין וגם בארץ? גם וגם, כן. גם וגם. המנהל הוא בעצם מי שקובע? אבל המסע צריך לקבל את האישור הפדגוגי, בסופו של דבר, של מינהלת פולין או של אגף של"ח,

לוודא שהעוגנים שאנחנו שמנו במסע מתקיימים.

אנחנו נשמח לשמוע גם על העוגנים האלו.

קודם כול, אני מקשיב לאנשים האלו ואני מסכים עם כל מילה שלהם. צפיתי גם בסרט. אני חייב לציין שאני, כמורה לשל"ח, מכיר את כל האתרים. מסע הישראלי מבראשית, בזמנו הייתי הפיילוט. ככה שיישמנו המון דברים יחד עם הגופים האלו. ואני חייב להגיד שהאמירה שאמרת אין פה שאלה: המסע לפולין או לא לפולין. כל אחת מהפעילויות אלו היא פעילות שראויה שתשב בארסנל של משרד החינוך על מנת לקיים ולשמר את זיכרון השואה. וההזדמנות שהקורונה הביאה לנו, ולא להאמין, אנחנו כמטה פולין כל הזמן עודדנו את בתי הספר לקיים פעילויות אשתמש במילה שאתם השתמשתם בה, למרות שאני לא אוהב אותה,

חגי אמר נכון, פעילות מקבילה ולא חלופית, כי אמרנו: הינה, הגיעה הקורונה, אי-אפשר לצאת לפולין,

יש מספר בתי ספר שתמיד הניפו את הדגל נגד המסע. אמרנו להם: קדימה, זו ההזדמנות; אנחנו מציעים כך וכך. יש יתרון בקורונה באמת, שהביאה את הפעילויות הנוספות. אני רואה בפעילויות אלו כחלק מהמסע לפולין, כנדבך נוסף. אני מתחבר כאן למה שחבר הכנסת אמר, שאפשר לעשות אותם במקביל, בזמן שתלמידים יוצאים לפולין, וזה לא חייב להיות בגלל שיקול כלכלי, כפעילות מקבילה לאלה שנשארו בארץ. כפעילות פתיחה לקראת מסע לפולין, ובעיקר כפעילות סיום ועיבוד התהליך לאחר המסע. אני אומר את זה כמורה לשל"ח ומנהל בית ספר לשעבר. אלה דברים מדהימים. הסרטון שהגברת כאן הציגה, אין ספק שמי שלא היה בפולין ולא יצא לעולם לפולין, אז טוב מאוד שיראה.

אני ישבתי, ואין ספק שיש לי לשעות מנוע רבות על פולין, ואני בכיתי בסוף הסרט, כי זה השפיע על כולנו, אלו שהיו בפולין, כי זה תהליך עיבוד מתאים שמשלחת תחזור ותראה את הסרט יחד עם ההורים, והורים יחוו מה ילדים ראו ויהיה פה תהליך עיבוד נוסף.

כל הפעילויות, אותו דבר גם ביקור במחנה המעפילים, הן לא באות במקום. אם אין ברירה, מעולה שנעשה את זה, כי זה יותר טוב מכלום. אבל אני רואה אותם כחלק מהתהליך. ואותו מנהל בית ספר שבא ומתייעץ איתנו, אנחנו שמים בפניו את כל האופציות. לפעמים מנהלי בתי ספר אומרים לי: תקשיב, אתה בטוח שאתה מנהל מה"ד המסעות? אתה נשמע שאתה אני אומר להם: המסע לפולין הוא עוד חלק מתהליך חינוכי. ואנחנו עושים הכול. עכשיו, המה"ד, אותו מרכז הדרכה, היה בשיתוף פעולה עם השל"ח, כי כרגע פולין היה אנחנו חזרנו לפעילות, אני יכול להסביר מה היה ומה עומד להיות, אבל אנחנו ממש לקחנו את התכנים שאנחנו מכירים וניסינו ביחד ליצור את המציאות של מסע שואה ותקומה. ולכן,

בישראל התקומה היא מאוד חזקה והיא כלי מאוד משמעותי. וניסינו לשמר את ה-50% לטובת שואה בארץ, יחד עם ה-50%, שכמובן שאפשר לתת גם ב-100%,

תספרו לנו באמת איך בניתם את התוכנית כדי לעשות את זה? אז צוות של"ח שמתמחה בסיורים פה בארץ יחד עם מה"ד פולין, קודם כול, חשב על המטרות, והמטרות של המסע הוגדרו. יש פה מטרות גם בתחום הלימודי, גם בתחום החברתי וגם בתחומי הערכי. בנינו עוגנים.

מה המטרות? העוגנים הם שחייבים לבקר - - - רגע, קודם המטרות. מה המטרה בעצם? שוב, אני אקריא במשפטים, את יודעת. רק בתקציר.

התלמידים יכירו את העושר הרוחני והתרבותי גם של הקהילות באירופה, יכירו את האידאולוגיה הנאצית. זה בתחום של השואה. חסידי אומות העולם וכו' וכו'. אבל התלמידים יכירו גם את פרקי העלייה, את מעורבותם ואת תרומתם בשדות הקרב של מלחמת העצמאות. זאת אומרת, יש פה גם את השואה וגם את התקומה.

בתחום הערכי,

יתחברו למסורת ולהיסטוריה, אבל גם לקרבות ולמדינה ולחברה, שקמה פה חברת מופת, כמו שאנחנו קוראים לה. יש פה צירי ידע שמדברים על פרקי מלחמה ושואה, פרקי תקומה ובניין. ויש גם צירים ערכיים, ציר של זהות אישית.

אלו הם בעצם העוגנים, הצירים האלו שאתה מדבר עליהם?

הם צירים של כל המסע.

הצירים הערכיים הם: זהות אישית ולאומית; רוח האדם ממשבר לצמיחה; הרוח העם שקמה; אחריות ומנהיגות,

אלה הדברים. יש גם צירים שנקרא להם תשתיתיים. זאת אומרת, כל מסע כזה שאורך בין שלושה ולחמישה ימים בארץ חייב לכלול אתר שמדבר על השואה. זה יכול להיות אנדרטת מגילת האש, זה יכול להיות הקרון בנתניה או כל האנדרטה אחרת. זה חייב לכלול את אתר שמדבר על התקומה, ובהחלט מחנה הפליטים בעתלית הוא אחד מקומות שהרבה מאוד בתי ספר בוחרים. בגלל שזה בארץ, הוא גם כולל מסע הרגלי שמחבר ביניהם. למשל, כשבתי הספר מגיעים לעתלית, אז הם עושים גם את נחל אורן ומדברים על ההעפלה ועל הקליטה של הפליטים בקיבוץ. השאלה שלי אבל כשאתם מדברים על העוגנים, אז אפשר להגיע ולדבר על האנדרטה והמדריך המקומי בעצם נותן לך על זה כמה מילים או להגיע לנחל ולעבור אותו ולעשות כאילו את המסע בלילה. אנחנו גם כן, אני זוכרת את זה שלקחו אותנו למחנה המעפילים, ולקחו אותנו ככה בלילה מתחת לרכבת ואיך הם עשו את זה. או שאתם מחייבים אותם באמת בכניסה לאותו אתר ולקבל את ההדרכה כפי שצריך ולעבור בעצם את אותו תהליך?

לא רק לעשות איזשהו וי שם, אלא באמת להיכנס וללמוד, לצפות באותם סרטונים, באותן מעדויות, באותם ממצאים שנמצאים במקום? אז אני אשלים את דבריי. דבר שלישי והוא משמעותי משרד החינוך תומך בשבעה מכוני שואה.

נציג שלו נמצא כאן, הוא מכון משואה,

בשוטף אנחנו תומכים במכוני שואה. וחלק מהמסע אמור לכלול יום שלם באחד ממכוני השואה, לבחירתו של בית הספר. מי ממכוני השואה נמצאים ברשימה שלכם? מכוני השואה, אם נלך מהדרום לצפון,

משואה, יש שמכון שואה החרדי שנקרא "גנזך השם", לוחמי הגטאות, יד ושם כמובן, מכון אייבשיץ בחיפה, ניר גלים במושב ניר גלים, בית העדות בניר גלים במושב ניר גלים. ופה ההזדמנות גם להגיד שמכוני השואה הם מגוון - - - אז רגע. זה בעצם כשאתם מדברים על אותה נקודה של רוח משבר,

זאת הנקודה של העמקה. זאת הנקודה של העמקה, כי מכון שואה זה יום שלם, זה שמונה שעות של יום עיון שתלמידים עוברים סדנאות ולימוד והפעלה בתוך מכון לשואה. וברגע שהם עוברים את זה יש עוד פעילות שקשורה לאותו משבר ולאותה מלחמה,

רגע, זה בנקודה של הזהות אתה אומר?

אז שוב גם שם, חלק מהסדנאות מדמות דילמות. הם עוברים בתערוכות. פוגשים - - - כמו למשל? כל מכון שואה שתהיה בו, אם את למשל הולכת ליד ושם שהוא המוכר,

אז שתי הנקודות הראשון הן בעצם, אתם אומרים, אחת משבעה מקומות האלו, מבחינתכם, זה נוגע בשתי הנקודות הראשונות?

זה נוגע בידע והעמקה ובסוג של חוויה.

ואז יוצאים לשטח, ושם יש את האתרים של

רוח בעם?

רוח בעם ואחריות ומנהיגות? אחריות ומנהיגות, הסיפור של החברה של קמה.

ופה - - - רק להוסיף. יש גם צירי ידע של מלחמת השחרור, שלשורדי השואה יש חלק נכבד בהם.

ופה אתם לא מחייבים איזשהו סוג של הגעה לאחד המוזיאונים, לאחד המחנות, נגיד מחנה המעפילים? אז אמרתי שכן. מחייבים הגעה לאחד המקומות שמדברים על התקומה. זה יכול להיות מחנה המעפילים. אבל גם כניסה וקבלת הדרכה והעמקה שם?

אבל לא חייבים לבחור. למשל, יש כאלה שבוחרים בקסטל, שזה גן לאומי. יש כאלה שבוחרים במוזיאון הפלמ"ח. כן. אוקיי. בסדר. אורית, יש לך עוד שאלות? אתה יכול להגיד שוב את המקומות? זה כולל את בית העדות? בית העדות בניר גלים,

כן, כן, כן.

אני רק אציין, כמו שאמרתי, שכל הזרמים או כל המגזרים בארץ במסעות לפולין עוברים את המסעות, גם החרדים בזמן האחרון. יש התעוררות של נוסעים לפולין, כולל המגזר הערבי, החברה הערבית, סליחה. וכמובן שבארץ זה פתוח לכולם.

וכשאנחנו מסתכלים קדימה, נגיד בשנה הבאה או השנה, האם יצאו השנה מסעות לפולין? כן. כבר השבוע הסתיים הסבב, נקרא לו הסתיו, שהוא סבב קטן, לאור האילוצים של המלחמה והקורונה שהסתיימה. בסך הכול יצאו כ-1,500 תלמידים כ-14 משלחות, הצלחנו להוציא בסבב האחרון, במספר השבועות האחרונים. הרישום למסעות הבאים התחיל והביקוש מטורף עד כדי כך שבתי ספר במירכאות רבים איתנו על הזכות לקבל יותר אוטובוסים. אוטובוסים, מה? הם מקבלים אותם שם? אנחנו מסתכלים על היציאה לפולין בראייה של אוטובוסים, כי כדי שמשלחת תצא צריך להמתין לאוטובוס מאובטח שם. ויש ליווי לאותם אוטובוסים, אבטחה נקודתית, אבטחה מעגלית. כל התשתית, כל הבנייה היא סביב כמה אוטובוסים יהיו באתר כזה או אחר. כמה אוטובוסים מבחינת תקציב יש לכם? אז אנחנו מאפשרים לכל בית ספר שרוצה כמה אוטובוסים. ללא הגבלה? ללא הגבלה, אבל הבעיה היא שבשבוע, בנתון של שבוע אחד, אי-אפשר כמה שרוצים, אלא יש מספר ממוצע כלשהו, כי האתרים יכולים להכיל איקס אוטובוסים, ובטח ובטח יכולת האבטחה. אז אם בית ספר לא מתעקש על תאריך נקודתי, הוא יקבל כמה אוטובוסים שהוא רוצה בשנה הבאה,

מהקיץ הזה עד הקיץ הבא. אבל כרגע יש רק 14. בגלל האילוצים.

בגלל אילוצים שלא קשורים לכסף, אלא אילוצי הקורונה. המלחמה הפילה המון משלחות. המלחמה, מה שקרה עם אוקראינה, הפילה המון משלחות. היה ציפי ל-35 משלחות בשלושה השבועות שלפני הפסח, וחצי מהן פשוט בדקה ה-90 ויתרו, כי ההורים חששו. אפשר להבין. שלא לדבר על ענייני הקורונה שגם כמובן שיגעו אותנו. אבל אם נסתכל קדימה, בטווח הקצר, ואני כן רוצה להיות אופטימי, נרשמו, וזה מספר מטורף, נרשמו מנהלים רשמו, הכוונה 44,000 תלמידים, מעל 420, כ-430 משלחות, לתקופה הקרובה. כשאני אומר תקופה הקרובה, זה מהקיץ, מסוף יולי הנוכחי עד אוגוסט בשנה הבאה,

פחות או יותר שנת הלימודים תשפ"ג, שזה מספר עצום. אם אני לוקח את שנת 2019, השנה הטובה ביותר טרם הקורונה, יצאו אז כ-35,000 תלמידים, כ-360 משלחות.

הביקוש בשטח, הרעב להגיע לפולין הוא מאוד מאוד עצום. ומה עם כאן בארץ, המסעות שהם עושים פה? אז שוב, המסעות פה הם מסעות מקבילים. המסעות האלה מיועדים או לבתי ספר שלא מעוניינים לצאת לפולין מבחינה אידאולוגית או לתלמידים שלא מעוניינים לצאת לפולין ולא מהבחינה הכלכלית, אלא או שהם חוששים להתמודד עם הקושי או שההורים מסרבים. מי שלא יכול

אבל אני אומר, כלכלית זאת כמעט ולא סיבה שתלמיד לא יוצא. יש לנו מערכת מלגות שמגיעה עד ל-3,000 שקלים לתלמיד כאשר המסע הוא בסביבות 4,500. וכמה תלמידים? ב-2019, אם ניקח את השנה האחרונה שהצלחנו לסיים שנה נורמלית, כ-7,500 תלמידים קיבלו מלגות מתוך אותם 35,000. אני אומר את זה גם כאיש מערכת, מנהל לשעבר. אני זוכר שבאופן אישי אני טעמתי גם כמורה לתלמיד. זאת אומרת, ברגע שבית ספר, מנהל בית ספר חדור מוטיבציה להוציא משלחת והוא אומר: אני לא משאיר אף תלמיד, אחרי שנגמרה התמיכה של המפלגות של המשרד, כל הצוות, המנהל מתגייסים. מה זה "לא משאיר אף תלמיד"? הרי לא כל הכיתה יוצאת. ברור שלא, כי יש תלמידים שלא רוצים גם. יש אוכלוסיות שלמות שלא מעוניינות. זה גם נתון שצריכים להכיר בו. המגבלה הכלכלית לא זאת שמונעת מהתלמידים.

אתם נחשפתם, בחנתם את המיצג הזה, הרב חושי,

ביום שלישי הקרוב הן מגיעות למטה הנהלת משרד החינוך להציג את המיזם,

כל הנהלת משרד החינוך תחווה את המיזם הזה. אתם שקלתם במשרד החינוך לחייב בעצם במסע הישראלי הזה?

אנחנו לא יכולים לחייב. אנחנו לא יכולים לחייב בכלל לצאת לפעילות חוץ,

זאת בחירה מראש. כאחד הסיורים. הרי בטיולים השנתיים אתם קובעים. נכון. שנגיד יש טיול אחד בתיכון שחייב להיות,

לירושלים,

או דברים כאלו. אז אני אומר ככה: גם טיולים שנתיים לירושלים אי-אפשר לחייב. זאת נחשבת פעילות בחירה. ותלמיד שלא רוצה, הורה שלא רוצה שהבן שלו יצא או הבת שלו תצא, הילדים לא יצאו. אבל את בתי הספר אתה יכול בעצם לחייב לצאת. את בתי הספר אני יכול. אבל אז אנחנו נכנסים לבעיה אחרת, שהיא בעיה של התשלומים. אנחנו מוגבלים בתשלומי ההורים. והתשלום המרכזי של כיתות י"א י"ב הוא הטיול השנתי. מה שעשינו עכשיו במסע לפולין הוא שהתלבשנו על הטיול השנתי והגדלנו אותו, בסדר?

אני מזכיר לך שפה בדיון סביב התקציב אמרנו שאחד היעדים שלנו לשנה הקרובה הוא להגדיל את תקציב הטיולים המסובסדים במשרד החינוך, שיהיו בבסיס התקציב, כדי שזאת תהיה פעילות שהיא לא בעצם חוץ טריטוריאלית, אלא פנימית, לכל התלמידים.

כמה, מה הערכת המחיר לסיור כזה בישראל, משואה לתקומה? הערכת מחיר ליומיים הוא כ-450 שקלים.

לשלושה ימים כ-670 שקלים. וכשאנחנו במסע עכשיו דרך אגב, השנה יצאו למסע כמעט 30,000 תלמידים בארץ, 288 בתי ספר, שזה המון,

בגלל שהם לא יצאו לפולין, הם בחרו באלטרנטיבה. אנחנו תמיד דוגלים במחירה. אבל אותם בתי ספר, על בסיס הטיול השנתי, עיבוי את הטיול ויצרו מעין מסע ערכי, ולא רק טיול של אטרקציות. גברתי, אני רוצה עוד הערה. אנחנו בוועדה הזו אף פעם לא מתעלמים מהמגזרים השונים בישראל.

צריך לזכור ששליש מהתלמידים בישראל הם חרדים וערבים. ולנושא הזה, אני יודע שבמינהל של חגי יש עיסוק בנושא הזה.

אבל כמובן כשאנחנו מדברים על כ-30,000 תלמידים, רובם או כמעט מוחלט לא באים מהמגזרים האלה. ואני חושב שיש אולי מקום לשמוע נעשה ובעיקר לעודד מה שעוד אפשר לעשות בנושא הזה. כן. תראו, אנחנו נצטרך לקיים על זה גם כן דיון המשך, משום שזמננו אותם ואנחנו צריכים לצאת. שרן, אולי כן נראה לפחות טעימה מהסרט שלהם? אנחנו חייבים לסיים. יש לנו סיור.

ככה. קודם כול, אני מבקשת ממשרד החינוך לתת לנו, לוועדה, הערכה תקציבית של חובת מסע של יומיים לכל כיתות י', אוקיי? במדינת ישראל. למה כיתות י' דווקא? אני מניחה, י"א יש להם את האופציה גם כן למסע לפולין. כאילו, אם אתם חושבים י"א יותר טוב, זה גם. אבל לשכבה אחת. זאת אומרת, שכל התלמידים, גם אלה שיוצאים לפולין, הרצון הוא שיצאו למסע בארץ.

זה דבר ראשון, קודם כול שנבין מה ההערכה התקציבית לדבר הזה. אם אפשר להציע רגע. אם כבר מחייבים גם את אלה שיצאו לפולין לצאת, אז דווקא הפעילות המשותפת, כשאלו יחזרו, להתחבר ביחד ולהיות ביחד במסע כזה הוא ערכי ומשמעותי לשכבה. אני מניחה שהעלות התקציבית לא תהיה כל כך שונה אם זה היה טיול ל-י"א או ל-י"ב.

אז גם אם זה יהיה כאילו בשכבה אחת בתיכון, פעם אחת בתקופת התיכון.

אז בעצם להבין מה עלות של זה.

אני מבינה שאתם מחייבים בעצם פעם אחת הגעה לאיזשהו ארכיון. השאלה שלי היא בעצם לגבי שני המוקדים האחרים: רוח בעם ואחריות ומנהיגות. הכניסה עצמה לתוך סוג של אתר מורשת,

לא רק אנדרטה שהם מגיעים ומספרים להם איזה סיפור, אלא באמת בית הפלמ"ח, בית האצ"ל, אני לא יודעת, מחנה המעפילים, לקבוע שם עוד, כמו קריטריונים שקבעתם, שבעה ארכיונים, אז גם לקבוע עשרה, 15, 20 אתרים שהם גם כן יחויבו בעצם להיכנס אליהם, משום שהעומק שהם יקבלו שם, לעומת איזו אנדרטה שהם שנייה מבקרים בה, הוא שונה לחלוטין. אז אנחנו מעוניינים גם כן לקבל את זה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו לקיים על זה דיון המשך ברגע שתביאו לנו גם כן את הנתונים. אנחנו רוצים שתקיימו דיון פנימי גם כן. אני אשוחח גם כן עם שרת החינוך באמת על העניין של חיוב בתקופת התיכון. אנחנו נראה אם נצליח גם כן להשיג לזה תקציב ממשרד האוצר. המגבלה היא בעיקר תקציבית, בגלל שאנחנו מוגבלים בתשלומי הורים. אבל משרד החינוך בעצם לא מתנגד להכנסה של זה לתוך התוכנית כסוג של חובה. מה שאני הבנתי מהמנכ"לית הוא שלהפך. היא מאוד תומכת בכיוון הזה, שיהיה מסע מקביל גם בארץ.

אלה ערכים מאוד חשובים. נהדר. אז לדיון הבא אנחנו נרצה לזמן גם כן את האוצר, כדי שיבוא ויישב איתנו הנושא הזה. ככה. תודה רבה לכל מי שהגיע. אנחנו יוצאים עכשיו לסיור ביד ושם לכבוד יום השואה שמתקרב. אנחנו נקיים דיון המשך, לדעתי,

אני מניחה,

עוד דיון כך, נגיד אנחנו מחויבים לתת להם שמונה שבועות,

זה יכול להיות - - - אוקיי. שמונה שבועות, אנחנו נקיים בעצם דיון המשך בעניין הזה. נהדר. תודה רבה לכם.

אני מציע שנתחיל בסיור ואת יתר הדיבורים נעשה כשחבריכם יצטרפו אליכם.